12 ביולי 2023. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות הבוקר בנושאים: 1. הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הטיפול הרפואי, התשפ"ג-2022, של חבר הכנסת אוריאל בוסו; 2. הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הטיפול הרפואי,

של חבר הכנסת אחמד טיבי. ויש גם לחברת הכנסת

ברוך הבא, חבר הכנסת טיבי, אחד ממגישי הצעות החוק. בפתח הדיון אני מבקש להדגיש כי אנו מודעים ויודעים שעל אף שהוועדה קיימה בזמנו דיונים רבים ואישרה את הנוסח לקריאה ראשונה, עדיין יש עוד נקודות לדיוק וחידוד ויש

משרד הבריאות, מי בראש?

בוקר טוב, אני אודי גלבשטיין, מנהל תחום שירותי חירום והצלה. אני קודם כל פרמדיק בעצמי כבר מספר שנים. אני הייתי אמון על הכשרת פרמדיקים במדינת ישראל במשך מספר שנים גם. אני חושב שצריך להבין שעולם הרפואה הדחופה בארץ ובעולם

יש לנו הרבה מאוד מקצועות בריאות ויהיו

כבר יצאנו מהעידן הפטריארכלי שרק הרופאים מטפלים במטופלים. אבל כדי לוודא שבסופו של דבר המטופלים מקבלים טיפול מקצועי ונכון, חייבים להגן בחוקים,

יש פרמדיקים עכשיו בבתי החולים. ואנחנו צריכים לתת להם את המסגרת כדי להתמודד עם המשבר ולהתקדם האלה. בהיבט הזה חקיקה יכולה להיות צעד מאוד-מאוד חיובי אם היא תייצר את המסלולים שעל גביהם המקצוע התפתח. היא יכולה

החוק מדבר,

צריך הכשרה לפני כן,

19. אני חייב לתת דוגמא. לחובשים, דרך, אגב, נהגי

אתם רוצים להסביר מדוע זה נדרש לדעתכם?

כי הסעיף כאן, סעיף .9 היתר מיוחד, זה המקום היחיד בחוק ההסדרה שמופיע בעצם מוסד רפואי.

סייג לתחולה 4. הוראות סעיף 43 לחוק הסדרת העיסוק

פרמדיק ופרמדיק בכיר כשהם פועלים במסגרת שירותם הצבאי, והם יהיו נתונים לפיקוחו של קצין רפואה ראשי של צבא הגנה לישראל ויפעלו לפי הנחיותיו, למעט אם הם פועלים במסגרת שאינה

ולכן יש הפרדה בין המצב המלחמתי לבין המצב האזרחי, ולכן צריכה להיות התייחסות למה מותר לפרמדיק צבאי לעשות ב"סט-אפ" מלחמתי מבצעי לבין מה מותר לו לעשות

צריכה להיות איזושהי הבדלה.

לא, אתם ביקשתם למחוק.

לא ביקשתם למחוק? אנחנו,

לגבי פרמדיק בכיר ביקשו את נושא הניסיון, ואז. אה, אוקיי.

בפרמדיק האקדמי.

הוא קיבל תואר אקדמי, יש תוכנית לימודים שמוכרת שבתוכה יש את ההכשרה. בשביל מה להוסיף אותה עוד פעם? מי שיש לו תואר אקדמי הוא יכול להיות פרמדיק בכיר, כי מי

אני מבין, אבל גם חוק הסדרת מקצועות הבריאות הוא לא מתייחס ספציפית לפרמדיקים, אז אפשר גם לעשות תיקונים. מה שלא שם, להוסיף. זה מה שאנחנו עושים. חוק חדש לפרמדיקים. עושים חוק חדש לפרמדיקים עם התאמות מסוימות מתוך חוק הסדרת

מההבנה שלי, משרד הבריאות, מההבנה שלי הבסיסית,

מי שקיבל תואר אקדמי ברפואה דחופה הוא מגיע ישר, בגלל שהוא קיבל תואר,

לא, לא, אני אומר שזה מה שהמל"ג קורא לשם התואר. אנחנו חושבים שהמקצוע לא יכול להישאר פרמדיק, אלא צריך לקרוא לזה רפואת חירום. למה?

תודה רבה לכולם, ישיבה זו נעולה.